אני אציין בפתיחת הישיבה שהיום הוא יום פטירתו העברי של אריק איינשטיין זכרו לברכה, והיום לפני שמונה שנים באמת איבדנו את אחד מגדולי התרבות הישראלית שהיו לנו, שהשאיר מורשת אדירה שהפכה לנכס לאומי עם נכסי צאן ברזל, לנו, לדור שלנו. כיושבת-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט אני רוצה להודות לאריק על עשייתו, על המורשת שהוא הותיר אחריו ועל האוצר התרבותי שהוא הביא למדינה שלנו ולדור שלנו. אני פותחת את ישיבת ועדת החינוך בעניין תקנות הקורונה. חבר הכנסת פרוש. גברתי היושבת-ראש, אני לא חשבתי שעם זה תפתחי את הישיבה אבל אם את פותחת אז אני רק מציין שהיום זה יום השנה הרביעי לפטירתו של הגאון הרב שטיינמן, שנפטר לפני ארבע שנים בגיל 104, ואפשר לומר עליו שבימיו, ודאי בשנים האחרונות בהן הוא חי בעולם, הוא היה אוטוריטה מקובלת מאוד על שכבות רחבות מאוד בציבור הדתי החרדי, השאיר הרבה מוסדות שהוקמו בנשיאותו, אלפי תלמידים, ואני מבקש לומר זאת בראשית הישיבה. תודה רבה על הדברים. אנחנו נפתח את ועדת החינוך והתרבות עם עניין הקורונה. בעצם אתמול בלילה נכנסו גם מגבלות חדשות, אני מניחה שהכול הולך להשתנות בימים הקרובים. נתחיל עם משרד הבריאות, אם תוכלו לתת לנו סוג של סקירה או הכנה לקראת מה עומד בפנינו וקצת אולי על הזן החדש ואיך נערכים להתייחסות אליו במערכת החינוך, רק כדי שנוכל לשתף גם את המורים, גם את התלמידים וגם אותנו,

וכאזרחים, רק לדעת גם מה כבר עשו ומה כבר מותר.

יש את הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, דיונים ספציפיים לעניין הזה. אבל אנחנו נמצאים פה.

אני מאוד שמחה שאתה נמצא פה איתנו, אז בואו באמת נשמע סקירה. אכן, אנחנו עדים לכניסתו לעולם של וריאנט האומיקרון שהתגלה בדרום אפריקה. קודם כול באופן כללי, אנחנו חייבים לחזור להמשיך ולהתחזק בנושא של החיסונים, חיזוק כל הצעדים שקשורים למניעת הדבקה,

אנחנו מבינים שעדיין אין הוכחה שהוא עמיד לחיסון השלישי. אין עדיין הוכחה, אבל העניין הוא שבגלל ריבוי המוטציות בדיוק באתר שבו אמורים להיקלט הנוגדנים של החיסון, בגלל ריבוי המוטציות יש איזשהו חשש ולכן עד שלא יהיה ברור מבחינה מחקרית באמת האם הווראינט הזה - - - מדובר על 50 מוטציות? 38 מוטציות. בדיוק באזור הזה, ברצפטור ביינדינג, האתר שבו אמורים להיכנס הנוגדנים של החיסון, כל המוטציות מתרחשות שם. אם מותר לבור ועם הארץ כמוני גם לדעת איך נוצרים הזנים האלה. במקומות שבהם החיסוניות מאוד נמוכה, כמו באזורים של דרום אפריקה - - - מאיפה זה בא? בתוך המקומות האלה, בגלל שאין חיסוניות, כל הווירוסים, כל חומר גנטי כזה או אחר עובר הרבה מוטציות גם בגוף האדם. מה שאפשר לתקן, הגוף מתקן.

בדרך כלל גם יכול ללכת לאיבוד ובעצם להיכחד, אבל במקומות האלה שבהם הוא מצליח להתגבר על המערכת בגוף האדם, מערכת הנוגדנים, המערכת החיסונית, אז הוא מצליח לשגשג. מה שאנחנו כן רואים בדרום אפריקה, שהוא עולה על וריאנט הדלתא מבחינת הדבקה. ראינו בשבוע האחרון באזורים מסוימים בדרום אפריקה מספר גבוה של נדבקים בהשוואה למה שהיה בזן הדלתא. הוא מתפשט הרבה יותר, והרבה יותר מהר? מה מבחינת המסוכנות שלו, מבחינת הסכנה לחיי אדם? לא ניתן בשלב הזה להעריך את הקליניקה של הווריאנט הזה עדיין מבחינת המסוכנות שלו, כמו גם שלא ניתן עדיין להעריך את יעילות החיסון כנגדו. ארגוני הבריאות בעולם עוסקים בנושא הזה. כמו שאתם רואים, מבחינת הגבלת שדות תעופה והגבלות תעופה בכלל באופן כללי, אנחנו כבר רואים את התגובתיות של המדינות, אנחנו רואים גם פה בישראל, ראינו את החלטות קבינט הקורונה. למרות שאנחנו הראשונים שהחליטו לסגור. ראיתי גם כתבות מה-BBC הבוקר ומכל מיני עיתונים מהעולם שאנחנו בעצם הראשונים שהחליטו לסגור. אני חושבת שהתגובתיות שלנו מהירה והיא טובה ומצוינת. באמת מתכנסים והדיונים האלה מתקיימים כבר מספר ימים. הקבינט קיבל אתמול החלטות מאוד משמעותיות. מעבר להגבלות התעופה, הנושא של ההתקהלויות בתוך מבנים, הגבלות של התו הירוק, גם הנושא הזה אושר אתמול, ואם היה לנו שבוע או שבועיים של 100 במבנה, אז חזרנו ל-50, ואנחנו מבקשים במיוחד עכשיו, לאור מסיבות חנוכה וכל אירועי חנוכה שעשויים להתקיים בשבוע הקרוב, כמובן להקפיד על הנושא הזה. מבחינת המסוכנות, כמה אנשים במצב קשה נמצאים או מונשמים בגלל הווריאנט הספציפי הזה? בפרובינציית חאוטנג, שזה המקום בדרום אפריקה שבו בעצם זוהה הווריאנט, יש עלייה חדה באשפוזים, במיוחד עלייה באשפוז של צעירים, כמובן מדובר על לא מחוסנים. לא מחוסנים. אחוז המחוסנים במדינה הזו הוא בין הנמוכים במדינה, 24%, בפרובינציה הזו בפרט, וחלק מהמחוסנים חוסנו בג'ונסון אנד ג'ונסון במנה אחת, שהיעילות שלו יותר נמוכה מפייזר. יש לי גרף, יש עלייה חדה במספר האשפוזים באזור הזה. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אנחנו חייבים פה במקום הזה להאיץ חיסוני חמש עד 11. בשבוע האחרון ראינו כ-30,000 ילדים שהתחסנו, היינו רוצים לראות מספרים יותר גבוהים, אנחנו עושים הרבה מאוד הסברה ועובדים על הנושא הזה. התחיל הבוסטר של חיסוני 12 15, זאת אומרת הגיע השלב, עברה חצי שנה התחלנו בתחילת יוני אם אתם זוכרים, הגיעה חצי שנה ולכן אנחנו גם פה קוראים ומעודדים את אותם ילדים שכבר זכאים לקבל את הבוסטר, לצאת ולהתחסן, זה מאוד מאוד משמעותי. הייתה תחושה של איזושהי ירידה ולכן אנשים לא רצו להתחסן. בואו לא נשכח שיש לנו עוד כ-600,000 אנשים שבכלל לא מחוסנים ועוד כמיליון שלא מחוסנים בבוסטר בכלל, אז אנחנו באמת קוראים לכולם להתחסן. זו הוכחה חדה בדיוק למקום הזה שבו אין חיסונים, חיסוניות מאוד נמוכה, ושם זה מתפרץ. דובר על זה וכבר שנה וחצי מדברים על זה שהווריאנט הבא והמאיים עלינו, שאנחנו כרגע במקרה הספציפי הזה לא יודעים בדיוק עדיין מה הקליניקה שלו, יבוא מהמקומות האלה בהם החיסוניות נמוכה.

בגלל שאנחנו כן יכולים ויש לנו כן את הפוטנציאל הזה במדינה שלנו מבחינת הנגשת חיסונים, אנחנו יכולים להגיע לכל אחד ואחד ועושים מאמצים אדירים, אז חבל שזה לא יקרה. במדינת ישראל, כמה נדבקו בנגיף החדש או כמה מאומתים? בינתיים יש מספרים בודדים. לא הכול ידוע כי הכול בתהליכים של ריצוף ומרצפים, וגם כשמרצפים זה תהליך שלוקח זמן. יש מספרים בודדים כרגע. אני מניחה שהם לא מאושפזים.

לא, יש יותר משבעה.

לא מאושפזים. מי שמחוסן, המחלה אצלו קלה, אנחנו אומרים את זה. ויש מישהו שלא מחוסן והמצב אצלו קשה עם הווריאנט החדש?

מה כרגע ההנחיה? זרים מכל מדינות העולם לא יכולים להיכנס?

ויש ועדת חריגים. במידה ויש איזשהו מקרה, פונים לוועדת חריגים והיא דנה בבקשות. ועדת החריגים הרגילה של משרד הפנים, משרד הבריאות. כן. והטיסות שהן בדרך לפה? של זרים?

לא יודעת. את יודעת להגיד? אני לא יודעת להגיד לך. חלקם ממדינות דרום אפריקה הוחזרו. אני קראתי עכשיו שהמשפחה של הנרצח בפיגוע האחרון הגיעה מדרום אפריקה כדי להיות עם המשפחה, קראתי שהחזירו אותם ממש בטיסה חזרה. אני שואל על טיסות, אני מבין שמהיום בלילה חל האיסור הזה.

ומה עם טיסות שיגיעו לפה קודם? יכול להיות שהן לא יצאו לדרך. בגלל זה אולי נתנו את הגרייס הזה של כמה שעות, כדי שהטיסות לא יצאו לדרך. אחרי הדיון הזה אנחנו נרד למטה לוועדת חוקה, שם עכשיו אנחנו קובעים מה יהיו התקנות. אני אתן לעורכת הדין נירה, היועצת המשפטית שלנו, בבקשה את זכות הדיבור לעבור איתנו על התקנות שעומדות בפנינו. אנחנו עם תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון מס' 6). יש בפני חברי הכנסת גם את התקנות המתקנות וגם נוסח שבעצם משלב בתוך התקנות הקיימות את מה שאנחנו מתקנים. זה בא להאריך בעצם את מה שקיים? לא. אלה תיקונים שהוועדה ביקשה, כמו למשל מתווה מקל בפנימיות. היום בפנימיות מדיווחים שקיבלנו ברובן, כבר מעל 90% מחוסנים. המתווה היה מתווה מאוד מאוד נוקשה, הוא הגיע גם בשיא ההתפרצות, של עד 38 אנשים או 50 אנשים במתווה של שבועיים בידוד מהשאר, שאם הם יוצאים לביקור אפילו ביקור רופא או בקניון שהם צריכים לקנות משהו הם צריכים להיכנס לבידוד של עוד שבועיים. אנחנו בעצם מתקנים תקנות מסוימות. לא את הכול, נכון.

לדעתי שלושה או ארבעה סעיפים שאותם הוועדה ביקשה, אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולהודות למשרד הבריאות שהביאו את המתווה הנוכחי, לבקשת הוועדה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים זאת. חשוב לציין שמה שאנחנו נאשר עכשיו כבר בעצם נכנס לתוקף, כמצוות הפורמט החדש, ב-15 בנובמבר, אנחנו רק נותנים לזה תוקף. למעשה, עד היום בחצות אנחנו יכולים לתת לזה תוקף.

כדי שזה לא יעלה למליאה בעצם. אנחנו מבקשים להאריך את המועד הזה, והתוקף של התקנות האלה הוא עד ה-12 בדצמבר. יש לציין שגם חוק הקורונה הגדול, אמור לפוג תוקפו השבוע, אבל ביום שני הוא ככל הנראה יוארך בחודשיים נוספים. אני מניחה שגם יגיע עם תיקונים. למה רק עד ה-12 בדצמבר? למה לא נותנים לזה עוד חודש? כל חודש אנחנו צריכים להאריך את התוקף שלו, ועכשיו הוא מגיע לסיומו.

על כל פנים, אם רק נגיד מבחינת הרמזור בחינוך איפה אנחנו נמצאים היום, אז נכון ליום חמישי, יש לנו שתי רשויות אדומות ושמונה רשויות כתומות. זה כבר מעודכן יותר? לפי הרמזור של שבוע שעבר יש רשות אחת.

רמזור בחינוך. הרמזור בחינוך הרי שונה מהרמזור במשרד הבריאות, אתם מגדירים אותו אחת לשבוע. כן. רשות אחת אדומה גבעת זאב, ושש רשויות כתומות. מהן שש הרשויות הכתומות? אני הייתי מוכנה לאדומה בעל-פה אבל לכתומות לא. אני כבר אגיד. התקציר של מה שאנחנו הולכים לתקן פה היום הוא ככה. תקנה 6 בתקנות המקוריות, סעיף 1 בתקנות המתקנות, לגבי מגבלות על טיול עם לינה בחינוך בלתי פורמלי, שזה בעיקר תנועות הנוער, עד היום ההסדר היה לינה תחת כיפת השמים בלבד. בעצם הובא אלינו איזשהו מתווה שמאפשר משהו גמיש יותר. טיול עם לינה יכול להיערך במספר חלופות, או תחת כיפת השמים או באופן רגיל אם כל המשתתפים הם מרשויות ירוקות או צהובות, וכן באופן רגיל אם כל המשתתפים הם בעלי תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה 72 שעות לפני הכניסה למקום. ילדים עם תעודת נכה פטורים מהעניין הזה. הכוונה היא שהטיולים האלה יהיו בעצם מושווים לטיולים בבתי ספר רגילים, בנסיבות האלה. מה זה תלמידים נכים? ילדים עם תעודת נכה פטורים מתו ירוק או תוצאה שלילית. אמרתי נכון? בעצם זה באופן גורף, תלמידי חינוך מיוחד פטורים מבדיקות, פטורים מכל דבר, כל מי שמחזיק בתעודת נכה, שזה רוב רובם של הילדים. הנושא הנוסף שיתוקן הוא הנושא של מתווה צמצום מגעים. בעצם ניתן למנהלים תקנה 8א1 בתקנות המקוריות, סעיף 2 בתקנות המתקנות שיקול דעת למנהלי בתי ספר בכיתות ז' עד י"ב, כאשר בעדיפות, שיקול הדעת שלהם מותווה, כך שיש לתעדף לימודים בשטח פתוח או בצמצום מגעים בשטח בית הספר על פני למידה מרחוק. זאת אמירה שלא הייתה קודם. כן, שאותה ביקשנו מספר פעמים. בעקבות הערות הוועדה הוספה כאן. הנושא השלישי הוא לגבי הפנימיות. אנחנו מקבלים מתווה גמיש יותר - תקנה 9 בתקנות המקוריות, סעיף 3 במתווה התיקון. יש לציין שעד עכשיו, מה-8 בנובמבר ועד ה-15 בנובמבר, לא היה סעיף לגבי פנימיות כי הוועדה לא אישרה אותו בפעם הקודמת כמו שהוא היה קיים. הסעיף הזה נכנס לתוקף ב-15 בנובמבר והוא בעצם אומר מסלול פתוח עד 36 תלמידים, אנחנו נדון בזה כשנגיע לסעיף. נגיד שהחידוש הוא שכל ההגבלות לא יחולו על פנימיות ש-70% לפחות מהתלמידים בכל שכבה, יש להם אישור תו ירוק, או שכבה שיש בה 70% תלמידים מחוסנים והיא פועלת באופן נפרד מיתר השכבות. זה בעצם השינוי מהתקנות הקיימות, נסביר בפירוט כשנגיע לסעיף מה כן חל, אבל זה השינוי. זה לגבי פנימיות. דבר נוסף, לגבי השכלה גבוהה. הגענו למסקנה שהכשרה מעשית במעבדות וכדומה,

מופרדת ברגיל מלימודים באופן כללי או משהות בקמפוס באופן כללי, ולכן מוצע שרק לגבי מעבדות שיש בהן הפרדה מוחלטת, רק שם אפשר יהיה לדרוש תו סגול ולא תו ירוק. בכל יתר המקומות, מוסדות להשכלה גבוהה תו ירוק. זה בגדול, אנחנו נגיע לתקנה. אלה הדברים שעל הפרק היום לאישור. כמובן, בסעיף העונשין אנחנו מוסיפים סעיף לגבי השוהים במעבדות ברגע שזה יהיה באופן שלא מותאם לתקנה החדשה שדורשת תו ירוק. זהו. אנחנו יכולים להתחיל בדיון, אולי לקבל

אני אשמח שמשרד הבריאות יקריא קודם את הסעיפים ואז נקיים דיון. אני יכולה להקריא את הסעיפים המתקנים. אני רק אומרת שכדאי אולי באמת לקבל נתונים אם אנחנו עכשיו בפנימיות, כמה מחוסנים, כמה לא. אציין שמועצת תנועות הנוער שלחה לנו מכתב עם איזשהן טענות לגבי ההסדר הזה שהם חווים אותו מה-15 בנובמבר. בסדר גמור. אנחנו נעלה אותם לדיון לאחר מכן. חברת הכנסת השכל, אגיד את הרשויות הכתומות: מסעדה, גוש חלב, קריית ארבע, נווה מדבר, חריש וקרני שומרון, וגבעת זאב אדומה. אני אקריא תקנה תקנה ונקבל לגביה הסבר?

את כולן אני חושבת. כמה יש לנו?

מבחינת תיקונים יש לנו ארבעה סעיפים. נתחיל עם הראשון. "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון מס' 6), התשפ"ב-2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23, 24 ו-25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן,

ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 6 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), התשפ"א-2021 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 6 לפני תקנת משנה (ב) יבוא: "(א) טיול הכולל לינה המיועד לתלמידים, למעט טיול מטעם בית ספר יסודי או על-יסודי, יתקיים באחת מחלופות אלה: תחת כיפת השמיים ויתקיימו לגביו ההוראות הקבועות בתקנת משנה (ב)(3);" זה לגבי ההסעות. " כלל משתתפי הטיול מגיעים מרשות מקומית המסווגת בצבע "ירוק" או "צהוב". השתתפות בטיול תותנה בקיום תנאים אלה: לא ישתתף אדם בטיול הכולל לינה, ולא ייכנס למקום הפעילות של טיול כאמור, אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16 או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצע 72 שעות לכל היותר לפני כניסתו למקום הפעילות או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR במסגרת תכנית "מגן חינוך" ולעניין ילד עם מוגבלות, הצגת תעודת נכה, מנהל מוסד לא יאפשר השתתפות של אדם בטיול הכולל לינה ולא יאפשר כניסה למקום הפעילות של טיול כאמור, אלא אם כן הציג אותו אדם אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16 או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצע 72 שעות לכל היותר לפני כניסתו למקום הפעילות ולעניין ילד עם מוגבלות, תעודת נכה." " זו התקנה לגבי לינה בטיולי תנועות נוער, בעיקר חינוך בלתי פורמלי. אני רוצה להעלות בבקשה את רועי תשובה. רוצה להציג את העמדה של תנועות הנוער בנושא? בבקשה, לרשותך שתי דקות.

לצערי, אנחנו חוזרים על אותן טענות כבר כמה ישיבות ברצף. יש פה איזושהי נטייה קבועה - הוועדה כבר הביעה את דעתה ואנחנו חוזרים לאותה נקודה שוב ושוב - שיש איזושהי הפרדה, איזושהי מחשבה שתנועות הנוער מדבקות או איזה הסבר אחר שאף אחד לא נותן אותו. באופן קבוע קובעים אם תסתכלו גם בתיקון איך שזה כתוב שרק בתנועות הנוער או רק במשהו שהוא לא בית ספר, טיולים כאלה ידרשו כל מיני מגבלות ובדיקות. ההבדלה הזאת בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי היא לא ברורה בעינינו, היא לא מוצדקת. אין שום הסבר מדוע חולצת תנועה מייצרת הדבקה. אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותה נקודה וכל פעם בניסוחים מפולפלים אחרים, אחרי שהוועדה המכובדת לא מאשרת את זה, חוזרים ומנסחים איזה ניסוח אחר מבלבל יותר כדי שאולי זה כן יצליח לעבור. אנחנו יוצאים מחר בצהריים אחרי הלימודים לטיולי חנוכה, והמגבלות האלה עלולות מאוד להפריע, בטח בניסוח שלהן עכשיו שהוא לא קשור לשום דבר שקורה בשטח. לצערנו, ממשיכים לנהוג בשיטת ההנחתות. אנחנו שבועיים או קצת יותר חיים עם ההנחיה הזאת, מחכים לישיבה היום. אף אחד לא מתייעץ, לא שואל, לא שואל אם זה בכלל ישים. קובעים קביעות ואומרים, תסתדרו איתן שוב, רק בגלל שאנחנו לא בית ספר או איזה הסדר אחר שפה אף אחד לא אמר אותו. אני מקווה מאוד שגם הפעם, בהתאם למדיניות שהייתה עד היום, תמנעו את ההפרדה הזאת בין ילדים אם הם בבית ספר או ילדים במקומות אחרים. תודה רבה על הדברים. משרד הבריאות, למיטב הבנתי, כאשר אנחנו מדברים על טיול מרשות ירוקה או רשות צהובה, המגבלות הן כמו מגבלות של בית הספר למעשה. נכון?

אז הבנתי נכון. אנחנו כן עשינו חשיבה על זה, במיוחד שיש עכשיו מעט מאוד רשויות כתומות.

ברגע שאתה מגיע מרשות ירוקה, חלות עליך בעצם אותן מגבלות שעל בתי ספר. ולעניין הזה, מי שלא נכנס למקום הפעילות זה בעצם עובדים וכו', שנדרשים להצגת תו ירוק.

זה בלי קשר, בכל המוסדות. אם יש ילד אחד מרשות כתומה שאיכשהו מסופחת? אז כן, במקרה הזה צריך לעשות בדיקות שוב מהחשש להדבקה. אז אותו ילד ספציפי יעשה בדיקת PCR או בדיקת - - - לא. במקרה הזה כולם עושים. זה היה אחרי שיח, חששנו ממצב שבו יהיה בטיול ילד שהוא מתויג, שיקול שהוא לא רק בריאותי אלא גם חינוכי, שלא יהיה את הילד הזה שמתרחקים ממנו. גם זה, אבל כמובן גם החשש מבחינה בריאותית, החשש מהדבקה מילד שמגיע מרשות כתומה או אדומה שהתחלואה בה גבוהה יותר, ולכן המצב הזה הוא על טיולים שהם מורכבים רק מרשויות ירוקות וצהובות. ברגע שמתערבבות כאן גם רשויות כתומות ואדומות, אז אנחנו נכנסים בעצם לאופציה השלישית. בסדר. רועי, רוצה לתת עוד תגובה? תודה. אני רוצה לומר שוב. אין פה שום הסבר למה זה שונה מרשויות כתומות בחינוך הפורמלי. שנית, זה לא יכול להיות ישים כי אם בעוד שלושה ימים, כשהילדים על האוטובוס פתאום תצא רשימה חדשה,

הולכים חזרה הביתה ועושים בדיקות PCR. מבקשים פה הנחיות שהן לא ישימות וגם אין להן שום הסבר הגיוני, שום סיבה למה הילדים בחינוך הבלתי פורמלי צריכים לעשות משהו שבשום מקום אחר לא צריכים לעשות. אין לזה הסבר, רק כי אפשר. תודה רבה לך, רועי. רועי, אתה מפתיע אותי. אנחנו ישבנו ביולי-אוגוסט יחד ואתם הייתם הראשונים שרצתם לבדוק את הילדים לפני טיולים, לפני שאפילו הייתה הנחיה, לפני שהייתה תקנה. זה קצת מפתיע אותי שאתה כאילו - - - וזו ההוכחה,

שאנחנו נוהגים בצורה הכי אחראית והכי רצינית שיש.

אז איך עכשיו אתה - - - אז למה רק לנו צריכים להנחית הנחיות כשלא מנחים אחרים?

ישבה פה לפני שבועיים בחורה נחמדה, הסגנית שלך אני חושבת. הקולגה שלי, שלא יכולה היום להצטרף לישיבה, אנחנו עובדים ביחד. הסגנית שלך, נכון? אנחנו מקבילים, עובדים ביחד. הסברתי לה שאם אתה עכשיו תגיד לי שאתה מסכים לאופן שבו טיולים עם לינה מתקיימים במסגרת הפורמלית של בתי ספר, הווי אומר, קבוצות קבועות בלי יכולת לערבב בין בתי ספר ובלי יכולת לערבב בין רשויות, עכשיו אני משנה את התקנה הזו בדיוק כמו שאתם מבקשים כי זה מבחינתי הכי טוב קבוצות, כמו שאתה זוכר שאנחנו אי שם התווכחנו בדצמבר-ינואר, אמרנו שכל קבוצות הבלתי פורמליות יוכלו להתקיים אם זה המשך לקבוצות הבוקר, רק בצורה הזו, וזה היה מאוד קשה. אתם רוצים עכשיו להוציא פעילויות ייעודיות רק לבית ספר? הרי כל הפעילות הבלתי פורמלית היא פעילות שמהווייתה היא פעילות שמערבבת בתי ספר מתוך רשויות ומערבבת בין רשויות. זה לא אותו דבר, אתה יודע יותר טוב ממני בקטע הזה. להגיד עכשיו שפעילות תנועות נוער תהיה בדיוק כמו בבתי ספר, נראה לי שאתם לא תסכימו לזה. הדבר היחיד שאנחנו מבקשים והנה אני אומר את זה פה שאנחנו נקבל בדיוק את אותן דרישות שמקבלים בבתי הספר. אני לא רוצה להיכנס לסוג הפעילויות של בתי הספר, גם שם יש פעילויות שונות ומגוונות, ולהגיד את מה שאמרת זה לא במאה אחוז מדויק, אבל לא ניכנס לזה. אני בא לדבר על הפעילות של תנועות הנוער. אתה קראת את התקנה שמתייחסת לטיולים עם לינה בבתי ספר? אני אעצור פה בבקשה. אנחנו דנו בזה לדעתי בשלוש ישיבות שונות. בישיבות האלה כן עלה העניין של מתווה כמו של בתי ספר ולהגביל את תנועות הנוער לאותן כיתות שבהן הם לומדים. בסופו של דבר בצופים מאגדים ילדים משכבה שלמה - לא רק משכבה שלמה אלא מבתי ספר שונים. ההחלטה שלנו והדחיפה שלנו את משרד הבריאות היא באמת לנסות ולהיטיב ככל שניתן עם אותם ילדים בגלל המבנה הזה וכדי לא להפסיק את הפעילות ואת הטיולים בתנועות הבלתי פורמליות. אני מאמינה שהתקנה הזו היא מאוזנת, גם חברי הוועדה תמכו בה ואני קובעת שאנחנו נשאיר אותה כפי שהיא. צריך לזכור שאלה טיולים שכוללים לינה. זה הסיפור כאן. ברור, נכון. בסוף, הנסיעה באוטובוס היא לא פחות מורכבת מהלינה עצמה. זו גם כן שאלה. אתה נמצא במשך שלוש-ארבע שעות בתוך אוטובוס כולם אוכלים, מדברים, צוחקים נראה לי ששם אם כבר מקדם ההדבקה עלול להיות יותר גבוה מאשר לינה, שיש בחדר חמישה ילדים, כל אחד במיטה שלו במרחב. זה מה שנראה לי, אבל סך הכול נראה לי שהגיעו תקנות מאוזנות ואנחנו נעבור לסעיף הבא. אנחנו עוברים לתקנה 2, תיקון תקנה 8א1. כמו שציינתי קודם, זה הסיפור של שיקול הדעת, העדפת השטח הפתוח. "תיקון תקנה 8א1 בתקנה 8א1(ב) לתקנות העיקריות במקום "בתקנת משנה (א)(1) עד (3) " יבוא " בתקנת משנה (א)(1) או (3)". " אתם רוצים להסביר? התקנה הזאת נועדה להתוות את שיקול הדעת כמו שהוצג לפני כן, כך שלמידה פרונטלית תהיה עדיפה על כל האופציות האחרות הקיימות בסעיף. כמובן שאם אין ברירה ומנהל מוסד רואה אופציה אחרת, הוא יוכל, אבל שוב, יש כאן התוויה של שיקול הדעת, צריך להעדיף למידה פרונטלית על פני אפשרויות אחרות. בעצם הסעיף אומר למנהל, קיום הלימודים ייעשה ככל הניתן באמצעות החלופות הקבועות בתקנת משנה (א)(1) או (3), זה למידה בשטח פתוח או למידה בדרך אחרת שיש בה צמצום מגעים לתלמידי הכיתה, בתוך שטח בית הספר, מחוצה לו או בשטח פתוח, אבל עדיין למידה פרונטלית.

בסדר גמור. התקנה הבאה, הוספת תקנה 9, זו התקנה של הפנימיות. "הוספת תקנה 9 אחרי תקנה 8ב לתקנות העיקריות יבוא: "פנימייה 9. בתקנה זו- "יציאה מחוץ לשטח הפנימייה" למעט מעבר רגלי בין אזור הלימודים לאזור מגורים סמוך, "מסלול סגור" כמשמעותו בתקנת משנה (ב)(3)(ב); "מסלול פתוח" - כמשמעותו בתקנת משנה (ב)(3)(א). לא יפעיל מנהל מוסד פנימייה בדרך של פתיחתה לתלמידים, אלא לפי התנאים אלה והוראות תקנה זו: מנהל המוסד ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן, ממונה קורונה); מנהל המוסד יידע את התלמידים השוהים בפנימייה בנוגע לכללים החלים בפנימייה, לרבות האמור בפסקה (3), ובכלל זה בעניין החלוקה לקבוצות והמסלול שקבע מנהל המוסד כאמור בפסקה (3)(ב); מנהל המוסד יקבע ויפעיל מנגנון להפרדת השוהים בפנימייה לקבוצות קבועות נפרדות, למשך כל שעות היממה, לרבות בזמן פעילות לימודים, בזמן החופשי, באכילה ובלינה, במסלול פתוח או במסלול סגור כמפורט להלן ובכפוף לתקנת משנה (ג): מסלול פתוח, בקבוצות של עד 36 תלמידים, ללא הגבלה על כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה, מסלול סגור, בקבוצות של עד 50 תלמידים, ויחולו לעניין כניסה ויציאה מחוץ לשטח הפנימייה הוראות אלה: בשבועיים הראשונים שלאחר הגעתם לפנימייה התלמידים ואנשי הצוות לא יצאו מחוץ לשטח הפנימייה, אלא כאמור בפסקת משנה (4); לאחר התקופה האמורה בפסקת משנה (1), ואם התלמידים במוסד מתכוונים לשהות בו לתקופה של עוד 30 ימים לפחות, ניתן לאחד קבוצה קבועה עם קבוצות קבועות אחרות שקיימו את האמור בפסקת משנה (1), ובלבד שאף אחד מהתלמידים בכל אחת מהקבוצות אינו חולה, אוחדו קבוצות קבועות כאמור בפסקת משנה (2), לא תתאפשר יציאה מחוץ לשטח הפנימייה אלא כאמור בפסקת משנה (4); יצא תלמיד או איש צוות מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה, אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים המגיעים לפנימייה, כאמור בפסקת משנה (1); אם אין אפשרות להצטרפות לקבוצה חדשה כאמור, החזרה לשטח הפנימייה תהיה בכפוף לכך שהתלמיד שהה בבידוד במקום שהוקצה לכך בפנימייה, כאמור בתקנת משנה (ה), במשך 14 ימים או לאחר שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה שביצע לכל המוקדם ביום השביעי לתקופת הבידוד, לפי המוקדם ויחולו הוראות סעיף 2(ז1) לצו בידוד בית, פסקה זו לא תחול על תלמיד שיצא מהפנימייה לטיפול רפואי. פסקאות משנה (1) ו-(4) לא יחולו על איש צוות הנמנה עם צוות המוסד אם מתקיימת הפרדה מוחלטת בין איש הצוות לבין התלמידים, לעניין זה, "הפרדה מוחלטת" איש הצוות אינו שוהה עם התלמידים בחלל משותף במוסד ואינו נמצא בקרבתם כלל, לרבות בעת מעבר בתוך שטחי הפנימייה ובעת היציאה ממנה והכניסה אליה או שישנה מחיצה בגובה 250 ס"מ לפחות בכל הכיוונים, המפרידה בין איש הצוות לבין התלמידים. מנהל מוסד פנימייה יפעיל אותה במסלול פתוח או סגור בכפוף להוראות אלה: פנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון והיא מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, תפעל במסלול פתוח בלבד," - אלה פנימיות לילדים חסרי עורף ביתי. " פנימייה המיועדת לתלמידים עד גיל תיכון ושאינה מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק, תפעל במסלול פתוח או סגור, ואולם על אף האמור בתקנת משנה (ב)(3)(ב)(4), יצא תלמיד פנימייה מחוץ לשטח הפנימייה, לא יוכל לחזור לשטח הפנימייה אלא אם כן הצטרף לקבוצה חדשה של עד 50 תלמידים, או לאחר פיזור וכינוס מחדש של כל תלמידי הפנימייה לפי תקנות אלה. מנהל מוסד פנימייה יקבע ויפעיל מנגנון להקצאת מרחבי פעילות ומיתקנים נפרדים לכל קבוצה כאמור בתקנת משנה (ב)(3), ובכלל זה אזור מגורים,

חדרי לימוד, שירותים, מקלחות וכיורים, ולמניעת מעבר של תלמידים בין מרחבי הפעילות והמיתקנים. התברר למנהל מוסד פנימייה מהסוג האמור בסעיף 10(ג)(5) לחוק כי תלמיד בפנימייה חייב בבידוד לפי צו בידוד בית, ידאג בעל המוסד למקום בידוד בשביל התלמיד, ולרווחתו במהלך הבידוד, ויפעל לפי סעיף 22טו לחוק. בפנימייה שנקבע כי פעילותה תתקיים במסלול סגור, ידאג מנהל המוסד כי טרם כניסת עובד למוסד, יוסברו לעובד כללי הפעלת המוסד לפי מסלול זה, לרבות לעניין כניסה, יציאה ושהייה, ולא יאפשר את כניסת העובד למוסד, אלא לאחר שחתם על טופס הסכמה לעבודה ולקיום תנאי המסלול הסגור, אין באמור בתקנה זאת כדי לגרוע מזכותם של מנהל מוסד ועובד המוסד להסכים על תנאים נוספים לצורך הסכמת העובד כאמור בפסקה זאת, ובלבד שלא יהיה תוקף לתניה המתגברת על הוראות תקנות אלה. תקנה זאת לא תחול על- פנימייה שבה אחוז התלמידים שהם בעלי אישור "תו ירוק" מתוך כלל התלמידים בני אותה כיתה בפנימייה הוא 70% או יותר, על בני אותה כיתה בפנימייה שפעילותם היא בהפרדה מלאה משאר התלמידים בפנימייה, אם אחוז התלמידים בעלי אישור "תו ירוק" הוא 70% או יותר." " זהו סעיף הפנימיות. אולי מהתחלה לרענן? לא, אנחנו מבינים, דנו בזה המון במתווה של הפנימיות. הבנו שזה מתווה מאוד מאוד נוקשה, כמו שפירטת, באמת עם בידודים של 30 יום חלקם. מה שקורה הוא שכיתה או שכבה שיש לה 70% מחוסנים, פטורה מאותם בידודים ואותו מתווה סגור או פתוח על פי החלטת אותה פנימייה.

נכון. נהדר. יש לכם עכשיו את הנתונים לעניין מספר המתחסנים בפנימיות, משרד החינוך? אני מבקש שיעלו את ריטה סולברג מהמינהל לחינוך התיישבותי. זה לגבי הפנימיות שאנחנו מפקחים עליהן, אין לנו נתונים על כלל הפנימיות. אבל אני מניחה שזה גם ככה ייתן לנו אינדיקציה לשאר הפנימיות ואנחנו מבינים גם שזה יעודד פנימיות נוספות. בהתחלה זה היה 90%, שזה עוד מאוד קשוח, אבל 70% זה משהו שלדעתי גם יעודד מאוד את ההתחסנות. אנחנו עומדים כרגע על 70% מחוסנים, יש לנו 65,901 תלמידים מחוסנים. יש לנו עוד 9% תלמידים פטורי בידוד, שזה 8,277. סך הכול 74,178 תלמידים שהם פטורי בידוד. האם יש באחת הפנימיות אחוזים שהם מתחת ל-70% בשכבות מסוימות? יש כמה פנימיות שיש בהן פחות, אז הם פשוט יצטרכו לנהוג כמו שאמרנו, במסלול פתוח, במסגרות המצומצמות יותר. יש לנו כ-18 כאלה. 18 פנימיות או 18 שכבות? מתוך כמה? 18 פנימיות, מתוך 215. מתוך 215 יש 18 פנימיות שעדיין לא עומדות ב-70%, שזה מאוד יפה. זה יוצא מעל 90% מהפנימיות שיכולות להיכנס לפטור מהמתווה משום שהן מחוסנות ולכן הם יוכלו לפעול כרגיל בלי מגבלות, ואני מקווה שהיתר, 18 הפנימיות הנותרות, באמת יעודדו תלמידים שלהן לצאת ולהתחסן ויוכלו גם לקבל את אותו פטור. יש מישהו בזום מהפנימיות שמעוניין להגיב? לא. בסדר גמור.

תודה רבה למשרד הבריאות שבאמת נשמע לבקשות הוועדה והביא את המתווה המקל הזה. אני חושבת שסך הכול הוא באמת מאוזן והוא טוב והוא גם מעודד את ההתחסנות בסופו של דבר, שזה מה שחשוב כרגע עם הווריאנט החדש כפי שציינו בתחילת הדיון. נעבור לסעיף הבא. אנחנו עוברים לסעיף 4 שמתקן את תקנה 9א לגבי ההשכלה הגבוהה וההכשרות המעשיות. "תיקון תקנה 9א בתקנה 9א לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (ב)- בפסקה (3) בסיפה אחרי "שמתקיימת בו הכשרה מעשית" יבוא "המתקיימת באזור המצוי בהפרדה מוחלטת כמפורט בפסקה (4)"; במקום פסקה (4) יבוא: "(4) במוסד שמקיים הכשרה מעשית לצד פעילות אחרת באותו המוסד שבו חלה החובה להצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למוסד כאמור, יפעל בעל המוסד לקיום ההכשרה המעשית באזור המצוי בהפרדה מוחלטת, לעניין תקנה זו "אזור המצוי בהפרדה מוחלטת" אזור במוסד שלא חלה לגביו החובה להצגת אישור "תו ירוק" בכניסה למקום הפעילות, לבין שאר האזורים בתנאי שבעל המוסד יפעל להפרדת האזור מהאזורים בהם חייבים בהצגת אישור "תו ירוק" ובכלל זה באמצעות שימוש במתחמים או בבניינים נפרדים, או בקיום הפעילות בימים ובשעות נפרדים"; בתקנת משנה (ג) אחרי "הכשרה מקצועית לבגירים" יבוא "המתקיימת באזור המצוי בהפרדה מוחלטת, כמפורט בתקנת משנה (ב)(4) או במוסד שלא מתקיימת בו פעילות המחייבת הצגת אישור "תו ירוק""." יש לנו מספר מגיבים. משרד הבריאות, אתם רוצים להציג? משום שאנחנו בעצם חוזרים פה מהעניין של אישור ללא תו ירוק בהכשרה מעשית, אם תוכלו להציג את הדברים. אנחנו הבאנו את התיקון הזה אחרי פנייה של המוסדות, שאמרו לנו שהם לא מצליחים בפועל והם מעדיפים את האופציה שהבאנו בפניכם היום. התקנה אומרת שבמקום שיש בו הכשרה מעשית בלבד, אנחנו עדיין נשארים במצב שהיה קיים עד עכשיו, היינו תו סגול, 50 במבנה, עם הפרדה ככל הניתן של שני מטרים בין אחד לשני, אך במקום שלא קיימת בו רק הכשרה מעשית לדוגמה, אם אנחנו הולכים לכיוון של אוניברסיטאות ושיש שם מעבדות שבהן יש הכשרה מעשית; האוניברסיטה,

פנו אלינו ואמרו אנחנו לא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת ואנחנו לכן צריכים את התו הירוק הזה אנחנו כמו שאמרנו הבאנו את זה בתיקון הזה היום.

גם הכשרה מעשית שמתקיימת לדוגמה בתוך אוניברסיטה, שבה אין הפרדה מוחלטת כהגדרתה בסעיף, התלמידים באותה הכשרה יחויבו בהצגת תו ירוק. זה גם לא כל כך משנה מה עשית כי בשביל להיכנס לקמפוס הם חייבים כבר להציג תו ירוק. אם המעבדה או הסדנה נמצאת בתוך הקמפוס אז ממילא הם היו צריכים להציג תו ירוק בכניסה

זו בדיוק הייתה הבעיה. זה היה חלק מהבעיה. ראשי האוניברסיטאות, המכללות וכו', אמרו שהם לא מסוגלים לקיים את ההוראות האלה משום שמצד אחד בכניסה פשוט בודקים את כולם, ומצד שני, לא יכולים לייצר סוג של הפרדה בתוך ההכשרות המעשיות. יותר מזה, נאמר בעצם שהמורים, רבים מהמרצים חוששים חלקם עם מחלות, יש להם חשש להדבקה ובגלל שיש הכשרה מעשית, נגיד הכשרה של עזרה ראשונה, קורס אחים, אחיות שיש צורך ממש במגע פיזי, זה למעשה מסכן אותם. אז דובר גם לעניין הכנסת הבדיקה פעמיים בשבוע על מנת לאפשר להם את הדבר הזה בשגרה - - זה חל על כל הסטודנטים גם. - - כדי שהם יוכלו להיכנס בכל ימות השבוע כאשר הם עושים בדיקה פעמיים בשבוע, כפי שמותר לסגל ולמורים בבתי ספר, וכך אנחנו בעצם מקלים עליהם שהם לא צריכים לעשות בדיקה יומית אלא בדיקה פעמיים בשבוע. פעמיים או פעם אחת? בעצם זו בדיקה שנעשתה 84 שעות לפני. אחת לארבעה ימים. זה יוצא פעמיים בשבוע. אם הם לומדים ראשון עד רביעי, זה מספיק. אם יש להם גם את חמישי ואת שישי, הם זקוקים לעוד בדיקה ואז זה גם לראשון ושני, והם יעשו בשלישי, שתיים בשבוע וחצי, משהו כזה. אנחנו נפתח על מנת לתת זכות דיבור. אני רוצה לתת לאמציה דויטש מהנהגת ההורים, נמצא איתנו בזום, אולי יש לו תגובות על שני הסעיפים שלפני כן. שלום, אמציה. בבקשה, לרשותך שתי דקות.

אני אמציה מהנהגת ההורים הארצית. יש נושא ששוב ושוב ושוב עולה מתחילת השנה, וכל פעם אנחנו ממשיכים איתו ואני לא מבין איך זה ממשיך ככה. אין שום אפשרות בדיקה כדי להימנות ב-70% בתיכונים במצב של כתום או אדום לכיתות הגבוהות. זה האירוע היחיד והמגזר היחיד בכל תקנות הקורונה שאין לו חלופת בדיקה או שאתה מחוסן או שאתה מחלים,

אין שום דוגמה כזאת בשום מקום בתקנות הקורונה ואנחנו שוב ושוב מאשרים את זה מחדש. לא יכול להיות דבר כזה. זה אומר שתלמיד לא יכול להיכנס לבית ספר או לא יכול להימנות ב-70%, אבל הוא יוכל אחרי הצהריים ללכת להצגה או לבר מצווה עם בדיקה. איך זה יכול להיות? אנחנו לקראת הבגרויות והגזירה המיותרת הזאת הולכת גם לשבש לנו את הבגרויות, ואנחנו רואים שמספר היישובים הכתומים והאדומים רק הולך לעלות. אני מבקש, לא יכול להיות שמאשרים את זה שוב ושוב. צריך דרך הסעיף של התוקף להחליט שהסעיפים האלה - 8א(ג) ו-8א1(ג) - יפוגו ואנחנו ניתן לתלמידים בדיוק את אותן זכויות כמו לאחרים, שתהיה חלופת בדיקה. לא אומר לשחרר אותם מהכול, אבל חלופת בדיקה חייבת להיות, בדיוק כמו כל אחד אחר. יש לנו חוק חינוך שהוא חובה, בואו ניתן לאנשים את ההזדמנות. עד כאן, תודה. תודה רבה לך. השאלה היא באמת אני מניחה אולי,

בדיקה יומית או משהו שהוא באמת ישים לעניין הזה? האמת, יש עוד נושא לעניין הסעיפים הקודמים וזה חיסון בבתי ספר, שאומנם הוא לא נמצא כרגע בתקנות אבל אליי הגיעה גם פנייה של הורים בחינוך המיוחד. בחינוך המיוחד יש ילדים עם מה שנקרא הפרעה חושית, וכשלילד יש הפרעה חושית, לפעמים רק לעשות לו אמבטיה הופך להיות כאילו זירת אגרוף. צריך להבין, זה המצב שבו הורים נמצאים. לנייד אותם לתוך קופת חולים כדי לעשות חיסון זה משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינתם, ממש בלתי אפשרי. בתוך בית הספר שאליו הם מגיעים, עם הניידות, כאשר יש גם מוגבלות פיזית והם לא מסוגלים לנייד אותם, אז מילא לבית הספר הם מניידים אותם כל בוקר באמצעות עזרים וכו'. הם הגיעו וביקשו לעשות את החיסון בבית הספר, שמבחינתם בית הספר, יש שם צוות שעוטף אותם, שיכול לתת להם מענה שיהיו מסוגלים לעשות את החיסון, כלומר המורים שמכירים אותם ופנים מוכרות ואנשים שיודעים להתמודד עם המגע ודברים כאלה. ההורים ניסו במשך חודשים לחסן את הילד בבית ספר ואף אחת מקופות החולים ובית הספר לא הביאו מישהו שיחסן אותם שם. אנחנו משקיעים הרבה מאוד מאמצים במסגרת חוסן לתלמיד להגיע בדיוק לדברים האלה, ואני יכולה להגיד לך שעם כל המאמצים עדיין יחסית מעט מתחסנים, אבל לא היה מצב שבית ספר פנה אם זה דרך פיקוד העורף, אם זה דרך הרשות המקומית, דרך משרד החינוך - - - אז בית הספר לא רצה להביא. הוא אמר שקופת החולים תביא, קופת החולים אמרה שהיא לא תביא מישהו רק בשביל חיסון לילד אחד. אלה בתי ספר קטנים. צריך אולי להוציא סוג של הנחיה. צריך להבין שזה הכול משאבים שמסתכלים עליהם בפריסה לאומית. גם אם המנהל קובע יום בחודש עם קופות החולים, שיגיעו אח או אחות לבית הספר על מנת לעשות את החיסון לכלל התלמידים, וההורים יודעים שיש יום אחד באותו חודש, אבל חייבים לתת להם מענה. אותם הורים אמרו לי שבמשך שישה חודשים הם התחננו, התחננו מקופת החולים לשלוח מישהו כדי לחסן את הילדים שלהם. תנסו לדמיין ילדים במצב כזה שלמעשה נדבקים בקורונה. תעבירי לי את המקרה הזה, נבדוק את זה.

רק לפני שבועיים הם קיבלו את החיסון הראשון. בגלל שהם באמת פנו, נתנו להם מענה, אבל אני, קשה לי לחשוב על הורים שלא פנו אליי או למישהו ברמה גבוהה והם לא מקבלים את המענה הזה. זה מעולה שאת מחדדת כי אנחנו בדיוק חושבים עכשיו כבר על היערכות 5 עד 11. אנחנו בסיכומי דיונים על חוסן לתלמיד של 12 15, מעלים את כל התובנות ויכול להיות שאנחנו נמקד מאמצים באמת, במקום עכשיו לעשות איזושהי פריסה ארצית, למקד מאמצים במקומות האלה שאת אומרת, כמו למשל בתי ספר לחינוך מיוחד.

תודה רבה. הדובר הבא הוא אורן פסטרנק, לעניין הסטודנטים. בבקשה. שמי עורך דין אורן פסטרנק, אני מייסד "מחאת הריבון", שפעילה כשנה ושמונה חודשים לשמירת זכויות אדם. לגבי הדרכון הירוק בכניסה למוסדות השכלה, אני לא מבין את הדרישה הזאת כרגע איך היא יכולה להתקיים, בזמן שאירועי חינוך במוסדות חינוך הם ללא דרכון ירוק עד 100 איש בחלל סגור. אני מבין שיש כרגע חשש מווריאנט חדש, אבל זה לא רלוונטי. אם יהיו שינויים, זה יהיה בהמשך. בנוגע למצב הנוכחי זה צריך להתבטל, אין בזה שום היגיון. אירועים במקומות פתוחים הם עד 1,000 איש ללא דרכון ירוק, ואם טוענים בכל זאת שרוצים להמשיך עם הבקשה הזאת לדרכון ירוק במוסדות השכלה, צריך להציג את התשתית העובדתית שמצדיקה את זה,

וצריך גם להציג נתונים שמראים שהדרכון הירוק יעיל במניעת ההדבקה, וגם להציג בין השאר נתונים של תמותה ותחלואה מתחילת הקורונה, נכון להיום, בקרב סטודנטים. אלה גם דברים שלא שמענו פה בעבר בכל הדיונים בנוגע לסטודנטים ומוסדות השכלה. צריך רק להבין שיש היום בערך 2.5 מיליון אנשים לא מחוסנים במדינה, זה לא איזה מיעוט שולי, זה לא איזה משהו שאי אפשר להתייחס אליו. רובם גם לוקחים את חיסוני השגרה, הם לא מתנגדי חיסונים, אבל צריך להבין שיש פה ציבור שלא לוקח את הזריקות בגלל בעיות של חוסר שקיפות, שאין מערכת דיווח על תופעות לוואי. לא צריך להתאכזר לציבור הזה בגלל החשש שלו לבריאותו, ומטענתו לחוסר שקיפות של השלטון. לגבי הסעיף שמדבר כרגע על לאפשר למוסדות בעצם להיפטר מהסעיף הזה של להכניס להכשרות מעשיות ללא דרכון ירוק, זה משדר מסר שגוי ביותר לאזרחים שעבריינות משתלמת. בעצם מוסדות ההשכלה רמסו את התקנות במשך כחודש וחצי,

הפרו את התקנות, פעלו בניגוד לחוק אנחנו עשינו תחקיר, יש 43 מוסדות שהפרו ומוסד שקיבל איום לפני תביעה, פתאום הוא יכול לעמוד בזה והוא מסוגל לעשות הכשרה מעשית והכול בסדר ואפשר לעשות את ההפרדה בין תו סגול לתו ירוק, ומוסדות אחרים שטרם קיבלו איום בתביעה, הם באים ובכו לממשלה שתשנו את הסעיף בשבילם.

עבריינים פנו לממשלה, אמרו עברנו על החוק, תעזרו לנו, אנחנו לא מסתדרים בעניין הזה, אז משנים את החוק כדי שהם יוכלו להמשיך עם הדבר הזה. זה מסר מאוד מאוד מאוד שגוי. המל"ג גם נמנע מלחדד למוסדות שיש לתת לימודים מרחוק לכל מי שאין לו דרכון ירוק ללא כל אישור רפואי, אין את הדבר הזה בתקנות וזה מה שהם מאפשרים, כלומר לרוב הסטודנטים הם פשוט לא נותנים לימודים מרחוק, ולמי שהם נותנים הם נותנים את זה לא בזום, בלי השתתפות, הקלטות ברמה ירודה משנה שעברה.

עושים את המוות לסטודנטים, לא מאפשרים להם ללמוד, יש נשירה המונית, יש נתונים מדאיגים, פשוט אנשים מבטלים את הרישום שלהם ללימודים. חלק מהם גם לא מקבלים את הכסף בחזרה למרות שהמוסדות הם אלה שהפרו את התקנות, אז לפחות תנו להם את הכסף חזרה. אתם לא רוצים להכניס אותם ללמוד, תחזירו להם את הכסף. גם זה לא קורה. לגבי מוסדות השכלה שעוסקים בהכשרה מעשית אבל לא לחלוטין, כלומר דיברתם פה על מוסדות שהם לגמרי עושים הכשרה מעשית, שיוכלו להיכנס ללא דרכון ירוק. כמעט רובם של המוסדות הם גם וגם, אבל בואו ניקח מוסדות שהם 90% או 80% הכשרה מעשית, כמו בתי ספר למוזיקה לדוגמה, שזה לא שיעורים עיוניים, באים ומנגנים ושרים. גם שם, חברים, לא מאפשרים כניסה ללא דרכון ירוק, ולמיטב הבנתי, במקומות כאלה, בבתי ספר שהם לא עיוניים בכלל, תורידו את הכלל הזה לחלוטין, הרי גם ככה כולם באים להכשרה מעשית, אז לא צריך לייצר את ההפרדה, את הדיכוטומיה בין סטודנטים שבאים לעיוני לבין סטודנטים שבאים להכשרה מעשית, גם אם יש 10%, 20% שיעורים עיוניים. ויש עוד הפרת תקנות מאוד מאוד חמורה לגבי סטודנטים לרפואה, פיזיותרפיה, סיעוד ועוד, שנדרשים לחיסון בלבד. שוללים מהם את האופציה לחלופת בדיקות, שזה דבר מנוגד לחקיקה, הם עושים את זה על דעת עצמם. איפה? בין השאר, אוניברסיטת חיפה, זה לא איזה מוסד איזוטרי, בית חולים זיו לא מאפשר אני מדבר מהצד של מוסדות הרפואה הם אומרים, אותנו לא מעניין, אנחנו רוצים שלושה חיסונים. גם עובדי בתי חולים יכולים להיכנס ולעבוד לפי תקנות הגבלת פעילות עובדים, עם בדיקות כל 84 שעות, אז לסטודנטים לא נותנים את זה והם פורשים מלימודים,

לא עושים סדר בדבר הזה. המדינה, אם היא בכלל דורשת בדיקות, ואנחנו מתנגדים לדבר הזה, אבל אם כבר דורשים את הבדיקות, תנו לסטודנטים את הבדיקות, אם כבר תנו להם אותן בחינם. דובר על זה בעבר, כבוד היושבת-ראש הציעה את הנושא הזה, זה איכשהו פתאום נעלם, בישיבה האחרונה לא דובר והיום בכלל לא מדברים על זה. וגם, לא צריך לשכוח את המרצים, יש גם מרצים שפונים אלינו, שאין להם דרכון ירוק, שהם מבקשים ללמד מרחוק. אז יהיה קורס אחד שהוא בזום, למה צריך לפגוע להם בתנאי ההעסקה? למה צריך לפטר אותם? למה צריך להוציא אותם לחל"תים? זה עוד דבר מאוד בעייתי. שני נושאים שאני חייב להתייחס אליהם, פשוט קודם דיברו על תלמידים ולא קיבלתי זכות דיבור. צריך לחדד למנהלי בתי הספר שאסור להדיר תלמידים ללא דרכון ירוק או בדיקות מפעילות חובה במסגרת יום לימודים, כגון: הצגות, טיולים, פעילות עם רשות העתיקות ועוד, אשר מתקיימים במקומות אשר בהם חלות הגבלות דרכון ירוק. יש לבצע חריג כמו שעשו למוזיאונים או להימנע מהפעילות הזאת. לא יכול להיות שתהיה פעילות הבן שלי לדוגמה נשאר בבית ולא הכניסו אותו להצגה, לא ייתכן כדבר הזה. זה חוק חינוך חובה, כל פעילות במסגרת היום הזה, אל לו למשרד החינוך ומשרד החינוך עושה את זה כמדיניות מוצהרת, אפילו לא מסתתרים, העבריינות היא בפרהסיה

אנחנו סגרנו עם תיאטרון והתיאטרון דורש דרכון ירוק. חבר'ה, אתם לא יכולים להתקשר עם תיאטרון, זה לא עובד ככה, זאת עבריינות, אסור לפגוע בחוק חינוך חובה. ועוד נקודה אחרונה, צריך לחדד למנהלי בתי ספר להימנע מהדרת הורים ללא דרכון ירוק או בדיקות לאירועי חנוכה. עושים את זה שוב, בניגוד לתקנות ובניגוד לנהלים, קובעים עד 1,000 איש במקום פתוח ועד 100 במקום סגור נכנסים ללא דרכון ירוק, ובכל זאת מאלצים את ההורים, לא נותנים להם להיכנס לאירועים האלה. כל הדברים שאמרתי, זה פשוט לא ייתכן שמוסדות ציבור זה לא מתנהלים כמו עבריינים, זאת התנהגות עבריינית גרידא, אין פה ימינה ואין פה שמאלה. והפטור שניתן פה למוסדות ההשכלה על הסיפור הזה של הכשרות מעשיות, אני לא יודע באיזה מילים לבטא את זה, אני משתדל לשמור על שפה מנומסת, אבל לתת לעבריינים פרס,

והסטודנטים, אין מי שמגן עליהם, אין מי שמתייחס אליהם. אני מכבד את כבוד היושבת-ראש, היא מעלה את נושא הסטודנטים כבר מספר ישיבות, אבל הגיע הזמן שייתנו התייחסות לנקודות שדיברתי עליהן.

תודה רבה על הדברים. משרד הבריאות, אתם רוצים להגיב לדברים? אני יכולה להתייחס למספר דברים שנאמרו. גם משרד החינוך, נצטרך לשמוע מכם לאחר מכן. כמו שנאמר במספר דיונים קודמים, לגבי תחלואה בסטודנטים, לנו אין את הנתונים האלה כי אנחנו לא יודעים מי סטודנט ומי לא, אנחנו יודעים להצביע על תחלואה לפי גילאים ובמהלך כל המגפה ראינו שככל שיש עלייה בגיל, התחלואה עולה. זה לא נכון להגיד שאין מערכת דיווח לתופעות לוואי. יש מערכת דיווח מאוד מסודרת של משרד הבריאות,

אין מערכת דיווח וולונטרית דו-כיוונית כמו מערכת ה-VARS האמריקאית או הבריטית. יש טופס. בתחתית תחתית תחתית תחתית תחתית תחתית ימינה, עוד למטה, באתר משרד הבריאות, שאין שום קמפיין לגביו.

אני לא מוכנה לקבל את האמירה הזו בתחתית של התחתית של התחתית. אין שום קמפיין לגביו, זה לא מדווח לציבור, אף אחד לא יודע מזה.

אין מערכת דיווח.

זה לא VARS, זה לא מערכת בריטית. זה טופס חד-כיווני שלא מדווח לציבור גם את כמות תופעות הלוואי שאחרים דיווחו.

זו מערכת מצוינת והיא גם הוצגה בדיון הפתוח שהיה, הוצגו הדברים וחבל שאתה מתייחס לזה בכזה זלזול. אין מערכת. יש טופס. יש את האמת ויש שקר, אין באמצע.

חיסוניות היא הדרך להגן על בריאות הציבור. אני חושבת שפה אנחנו חלוקים, אבל זו העמדה ואנחנו פתחנו ואמרנו את זה בתחילת הדיון. מבחינת בדיקות PCR בחינם, גם נאמר במספר דיונים לא יינתנו בדיקות PCR בחינם, זה משאב לאומי, מיועד כרגע עבור כאלה שהיו במגע עם חולה מאומת או כאלה שהם סימפטומטיים, אנחנו לא נוכל לממן בדיקות וזו אמירה שגם יצאה מוועדת החינוך. לגבי משרד החינוך, אני אתן להם להתייחס. אני אשלים ואתייחס. לגבי הכניסה למוסדות חינוך, בניגוד לכניסה לאירועי תרבות, יש כאן הוראה ספציפית בתקנות שלנו שאנחנו דנים בהן היום, תקנות חינוך בעצם מונעות כניסה למוסדות חינוך בהם נמצאת אוכלוסייה שהיא כיום מחוסנת פחות, אוכלוסיית הילדים, היא אוכלוסייה עם חיסוניות נמוכה. אבל כרגע אין תקנות. כרגע עוברים על החוק. בוודאי שיש את התקנות. לא, התקנות הן בתוקף. לא, כרגע מותר להיכנס, נכון להיום, נכון לעכשיו.

נכון להיום, אסור להיכנס לבית ספר, לעובד, להורה. אבל לאירועים מותר.

להורים כתוב - - - באתר של משרד החינוך, גם אם תיכנסי עכשיו תראי שכתוב. להורים אסור להיכנס. לאירועי חנוכה כתוב שמותר.

אירועי חנוכה, אירועי תרבות הצגות, טיולים. אני אתייחס. זה משהו אחר, זה נושא אחר. אני אתייחס, אני גם רוצה למחות על האמירה שבתי ספר או גני ילדים פועלים בעבריינות. לא רק שהאמירה הזאת,

היא גם לא נכונה משפטית. התקנות כרגע קובעות כללי כניסה למוסד חינוך. זה לא משנה לגבי כללי הכניסה, אם זה כניסה בשעות הבוקר או כניסה אחר הצהריים. יש החרגה לאירועים. אתה מוכן לא להתפרץ לדברים שלנו?

אני מבקשת לא להתפרץ. קריאות ביניים שמורות אך ורק לחברי כנסת ולא למוזמנים. כללי הכניסה נשארו כפי שהם.

אם זאת פעילות של מוסד חינוך במוסד חינוך, חלים כללי הכניסה למוסד חינוך. אחרי שעברנו את הסף הזה אז חלים הכללים המעודכנים לגבי התקהלות,

כל עוד זה מתקיים במוסד חינוך, יש דרישה שמי שהוא לא תלמיד, הוא צריך להציג אישור תו ירוק או אישור על בדיקה. אלה הכללים, הם לא השתנו. לגבי פעילויות חוץ בית ספר רוצה לצאת להצגה, בית ספר רוצה לצאת למקום אחר יש כללים שחלים על המקום. כל עוד לא פטרו, כמו במוזיאונים, לא פטרו תיאטראות, מקומות אחרים, לא פטרו אותם מהחובה של תו ירוק,

אם הוא רוצה להיכנס למקום הפעילות, בהנחה שגם יש קושי לעשות הבחנה בין אנשים שנכנסים למקום פעילות מי תלמיד,

בכוונה עשו את ההבחנה הזאת בתוך תקנות הגבלת פעילות (מקום עסקי או ציבורי), יש הבחנה ספציפית לגבי מוזיאונים, כל עוד אין את ההבחנה הזאת בתקנות הללו, בית ספר יהיה חייב לדרוש תו ירוק. באמצע יום לימודים רגיל לקחת קבוצת תלמידים שלא חייבים, זה בעצם extension, זה בעצם הארכה של יום הלימודים הרגיל בבית הספר. לא, זה לא נכון. זה בשעות הלימודים. נכון שיש פעילות בית ספרית במהלך שעות הלימודים ויש אינטרס שכולם ישתתפו בה. אבל זה בדרך כלל במהלך יום הלימודים שילדים יוצאים. אני לא יכול כמשרד החינוך לבוא לתיאטרון ולהגיד לו שברגע שעכשיו מגיעה קבוצת תלמידים אז הוא לא תיאטרון. הוא תיאטרון, חלות עליו תקנות אחרות, לא חלות עליו תקנות החינוך. אתה רוצה להגיד לי שהיום בעצם, כאשר באמצע יום לימודים אנחנו לוקחים לחצי יום ילדים, למעשה עשרה ילדים יכולים להישאר בבית הספר בלי שום דבר או שולחים אותם הביתה בגלל ששאר התלמידים הולכים לראות הצגה? חד-משמעית כן. אבל לא שאלתי אותך, אורן. אני מבקשת לא להתפרץ. מציגים דברים לא נכונים פשוט. אני לא יודע לגבי האופציה הזאת ששולחים ילדים הביתה. בעיקרון, ילד אמור לבקר במוסד חינוך ואם ההורה שלו החליט לצורך העניין שהוא לא מעוניין שהוא יצא להצגה, אז הוא לא יצא להצגה. לא קשור להורה רוצה או לא רוצה. אני שואלת לעניין התו הירוק, לעניין ילד לא מחוסן. אם הילד, השכבה שלו ב-70% ויש 30% שהם לא מחוסנים, למעשה יש עשרה תלמידים מתוך הכיתה לא מחוסנים, וכל הכיתה יוצאת עכשיו להצגה בתיאטרון שנמצא חמש דקות הליכה מאותו בית ספר, וזה נמצא בשעות יום הלימודים, אתה רוצה להגיד לי שעשרה ילדים נשלחים הביתה? אני לא יודע לענות לגבי עשרה ילדים שנשלחים הביתה. אני אמרתי מה המצב המשפטי. זו הגישה שמשרד הבריאות גם מציג לאורך כל הדרך.

אני אומרת לכם, זה מאוד מאוד בעייתי. כשהגיעה אלינו פנייה ספציפית לגבי בקשה לסיורים במוזיאונים, שם יש תקנה ספציפית שנמצאת בתקנות הגבלת פעילות, שנועדה להסדיר את זה. כדאי אגב לייבא את התקנות, שיהיה מסודר. ושם לדוגמה יש איזושהי הפרדה בין הקבוצה של התלמידים לבין הקבוצות האחרות. אם תגיע בקשה אנחנו נבחן את הנושא הזה לראות איך אפשר לפתור את הבעיה. אז אני מבקשת להביא לנו בתקנות הבאות תקנות שמדברות על כל פעילות שמתקיימת בשעות בית הספר, כמו ספורט, תיאטרון, אמנות. כמו שהוצג על ידי משרד החינוך, מדובר בתקנות נפרדות. תיאטרון יהיה תיאטרון גם אם מגיע אליו בית ספר. עכשיו השאלה איך הנושא הזה ייפתר ואם יש בכלל צורך. תמי, היועמ"שית של הוועדה, כבר הציגה את זה. היא דרשה את זה בישיבה הקודמת.

אני מבקשת לא להתפרץ, לא לדברים שלי ובטח שלא לדברים שלהם. התפרצויות שמורות אך ורק לחברי כנסת, וגם בזה אני קוראת להם ולפעמים מוציאה אותם, אז בטח שלך אין את הזכות לעשות את זה. כמו שהוצג על ידי משרד החינוך, תיאטרון הוא תיאטרון וחלים עליו הכללים של תיאטרון. כמו במוזיאונים, שם כן יש הוראה ספציפית לקבוצות של תלמידים, שם זה מוסדר וניתן להגיע גם אם לילדים אין תו ירוק אם הם כקבוצה נפרדת. ותיאטרון? תיאטרון, למיטב ידיעתי אין כרגע הוראה ספציפית, אני יכולה לבדוק את זה.

אנחנו יכולים לבחון אם בכלל יש צורך בשטח, לא יודעת אם בתי ספר בכלל יוצאים היום לתיאטראות. יוצאים. יוצאים למוזיאונים.

יוצאים למוזיאונים, יוצאים לתיאטראות.

אבל גם כשילדים יוצאים להצגת תיאטרון, הם יוצאים באמצע היום להצגה שהיא רק להם, היא לא מתערבבת עם הקהל הרחב. מבחינתי זה בלתי מתקבל הדעת לשלוח ילדים הביתה. אני מבקשת, השבוע אתם צריכים להביא - - - לא יודעת אם נשלחים ילדים הביתה. נבדוק. אפילו משרד החינוך לא יודע מה עושים איתם, אני מבינה בין השורות. לא, אנחנו אומרים יתרה מזאת. אנחנו לא יודעים אם יש היום יציאות לתיאטראות. חבר'ה, יש יציאות לתיאטרון. אני מכירה את זה, האחיינים שלי יוצאים לאירועים. אני מבקשת מכם, השבוע אתם צריכים להביא תקנות, אני מבקשת שתביאו תיקון לדבר הזה. בלתי מתקבל על הדעת שאנחנו נאשר משהו שבו אני מבינה ששולחים עשרה תלמידים, 20 תלמידים הביתה, בגלל שאין להם תו ירוק. תביאו תקנות לעניין, או שתיתנו הוראה שאין יציאות בכלל. זה נמצא בסט של תקנות הגבלת פעילות. אם תגיע אלינו בקשה, הבקשה תיבחן ונראה אם יש אפשרות. אז אני אומרת לכם, הוועדה מבקשת מכם לבחון את זה, להסתכל על זה ולשבוע הבא כשתגיע הארכת התוקף, להביא לנו מתווה שיהיה מתאים. המתווה הוא לא בתקנות האלה, אנחנו נבחן את זה. ושכרגע לא - - - זה בכל מקרה לא פה, זה בתיקונים שיגיעו בשבוע הבא. את זה אני מבקשת להכניס גם כן לסיכומים. אבל מה הבעיה עם בדיקות? הרי ילדים יכולים לעשות בדיקות. - - - בסדר, אבל אפשר לייבא את התקנה. למען הסדר הטוב של החקיקה והתקינה, שלפחות התקנה לגבי מוזיאון אולי תהיה בתוך התקנות שלנו.

אי אפשר כי כמו שהוצג על ידי משרד החינוך, תיאטרון נשאר תיאטרון, הוא חייב לפעול על פי כללים מסוימים. לא, אני מדברת לגבי התקנה שכבר קיימת. חברים, אז אני אומרת לכם בצורה מאוד ברורה, תאסרו בתקנות על פעילות תרבותית. לא יהיה דבר כזה. לא ילכו חצי מהכיתה לפעילות תרבותית, וחצי מילדי הכיתה ילכו הביתה. עליי זה לא מקובל.

מי שההורים שלו, זה חשוב להם - - - לא מקובל עליי.

לא, ממש לא. ממש לא. אני לא מוכנה. בכל מה שקשור לתרבות, לאמנות ולספורט, יש גם ככה פערים אדירים פערים אדירים לא רק לפי מיקום.

גם לפי הורים שאולי יש להם פחות מודעות והורים שיש להם יותר מודעות לעניין. אני לא מוכנה שבתקופת הקורונה הפערים רק יגדלו. אתם תצמצמו אותם. או כולם כן או כולם לא. לא יהיה דבר כזה חצי חצי. זאת גם לא פעילות פנאי, היא מתרחשת באמצע יום לימודים. כן, ביום לימודים. אבל צריך לקחת בחשבון שישנם מקרים שלהצגות האלה מגיעים ילדים ממספר בתי ספר.

שייקחו אותם אחר הצהריים, לא בזמן יום הלימודים. לא מקובל עליי. אנחנו נציג את זה לבחינה, נבדוק האם זה אפשרי מבחינה אפידמיולוגית ומה הדרך המשפטית הנכונה לעשות את זה. בסדר גמור, תודה רבה. אנחנו עוברים לתיקון תקנה 9ב רבתי. "תיקון תקנה 9ב בתקנה 9ב(4) לתקנות העיקריות, ברישה אחרי "מקום שמתקיימת בו הכשרה מעשית" יבוא " בהפרדה מוחלטת, כמפורט בתקנה 9א(ב)(4)"." זה המשך של התקנה לגבי הכשרות מעשיות. ההסבר כבר ניתן, פשוט לא הקראתי את זה אז, אני מקריאה עכשיו. התקנה האחרונה, תיקון תקנה 12 לתקנות של התוקף. "תיקון תקנה 12 במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא: "תוקף 12. תוקפן של תקנות אלה עד יום ח' בטבת התשפ"ב (12 בדצמבר 2021)."." סליחה, התקנה הקודמת שהקראתי,

הייתה תקנת העונשין, שעשתה התאמה לעניין של ההפרדה, שחייבים בהכשרות מעשיות תו ירוק, אלא אם כן יש הפרדה מוחלטת. סיימנו להקריא את התקנות המתקנות. אוקיי, תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כול, אני מבקשת להוציא מכתב נוסף שוב ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יחד לאוניברסיטאות, לעדכן אותן שמבחינת משרד החינוך ומבחינת משרד הבריאות, סטודנטים יכולים לעבור את הבדיקה פעמיים בשבוע. הגיעו אליי גם המון סמ"סים מסטודנטים שלא מאפשרים להם בדיקה פעמיים בשבוע, של 84 שעות, עדיין לא מאפשרים להם את הכניסה הזו לאוניברסיטה. אני מבקשת להוציא הבהרה לכל ראשי האוניברסיטאות שהבדיקות האלה קבילות לעניין התו הירוק, ומי שלא מכבד אותן למעשה עובר על החוק. אני מבקשת להגיע ולשקול עוד פעם, בצורה נוספת אני מבקשת להוציא מכתב לראש הממשלה מטעם ועדת החינוך לעניין הבדיקות לסטודנטים לשקול שוב שרק לסטודנטים למעשה הבדיקות ייעשו בחינם בגלל האופי של אותם סטודנטים, שלמעשה הם נמצאים בחצאי משרות והקושי הכלכלי שבו הם נמצאים, למעשה לאפשר אך ורק להם גם ככה זו קבוצה קטנה מאוד שאינה מחוסנת, שזקוקה לבדיקות האלה לשקול שוב פעם לעשות את הבדיקות בעצם ללא תשלום לסטודנטים. לעניין האירועים אירועי ספורט ותרבות אני מבקשת שתגיעו עם תשובה הגיונית שתספק את הדעת של הוועדה, של חברי הוועדה, בעצם לדיון בשבוע הבא לעניין אירועי הספורט והתרבות. מלבד זאת, אני רוצה להעלות את התקנות להצבעה כפי שהן. סך הכול היו פה הקלות משמעותיות. אנחנו מודים למשרד הבריאות גם על התשובות שקיבלנו, אנחנו מודים גם למשרד החינוך על שיתוף הפעולה ועל התקנות שהגיעו. מי בעד התקנות כפי שהן, ירים את היד? מי נגד? הצבעה אושר. תודה רבה, התקנות עברו, ואנחנו נתראה בשבוע הבא לעניין הארכת התוקף. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:30.